בוקר טוב,

הלימודים הבאה דרך הפריזמה של דוח מבקר המדינה שעסק בהיערכות משרד החינוך ללימוד מרחוק באמצעים דיגיטליים. כמו שאנחנו רואים, הדוח הזה הוא דוח מלפני שמונה שנים,